בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מתכבד לארח את שרת העלייה והקליטה, חברת הכנסת פנינה תמנו שאטה. קודם כל, אני מאחל לך הצלחה

שמחה להיות כאן. אני מאמין שנעשה דברים גדולים, כי גם בתקופה הקרובה צריכה להיות עלייה גדולה. יש דברים שאנחנו צריכים לשנות ביחד ולעשות